שלום ובוקר טוב לכל המוזמנים לישיבת ועדת העבודה והרווחה. אנחנו דנים היום בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - זכאות לתגמולים ולפיצויים לפי